בוקר טוב, אני פותח את הדיון ואנחנו מתחילים בדיון מעקב על פתיחת השמיים. בדיון קודם שהיה כאן, על פי דוח מבקר המדינה 66ג,

בדיון ההוא למעשה, בפעם הראשונה נודע לנו שב-16 באוגוסט, קרי,